זה ענייני ועדות. אנחנו פותחים את הדיון של הוועדה לביטחון פנים בנושא: בידוד אסירים כתוצאה ממסוכנות הנגרמת עקב מצבם

על פי הנתונים שיש בידי אולי יש לכם נתונים יותר עדכניים לפי בקשה לחופש מידע של רופאים לזכויות אדם, בשנת 2013 הוחזקו 135 כלואים בבידוד מתוך

מהשב"ס ולהעביר אותו למשרד הבריאות שיש לו יותר כלים ויותר תקציב. לא, לא, לא. תאמיני לי, ישבה כאן בשבוע שעבר מישהי שאני לא רוצה לדבר בכלל טוב, אז אספר לך אחר כך בינינו על מה שהיא אמרה על מערך בריאות הנפש. בסדר. כי זה לא המקצוע

זה לפי החוק,

זה משהו זמני שהוא לא רלוונטי בכלל להפרדה. הוא ענישה ספציפית על מנת לשמור על הסדר ועל המשמעת בבית הסוהר,

ככל היותר, עד 14 יום. עד 14 יום. נכון.

זה כלי שנתון לשב"ס בהתאם לאמנות ובכל מה

יש הרבה אסירים שמוגדרים כרקע נפשי, כי יש היום, בואו נגיד את זה בצורה פשוטה, אסיר שפונה לבקש לטיפול,

הוא מופנה לפסיכיאטר. הוא מוסמך להחליט. הוא לא באמת אסיר

אבל אני אשמח גם להתייחס לפני למה שנאמר לגבי המענה הנפשי בשירות בתי הסוהר. נכון שבעבר המענה ניתן על ידי משרד הבריאות.

והיום אני ראש ענף פסיכיאטרי, אבל יש עוד 12 רופאים שנותנים מענה

מה?

בגלל זה אמרתי שאני לא יכול, אני מתנצל. אבל זה הפרדה. זה לא בידוד. בידוד זה ענישתי, זה לזמן

יש לשירות בתי הסוהר מענים לא מעטים לאסירים שהם בעלי הפרעות פסיכיאטריות וכן חשוב לציין אותם פה. יש שלושה אגפים מיוחדים לאוכלוסיית טיעוני הפיקוח במתקן מגן

כבר מתקרב לשלוש שנים בבידוד.

בהפרדה, סליחה. אנחנו מדברים עכשיו - - במונחים שונים.

הפרדה.

אבל מה שחשוב לנו להגיד הוא קודם כול אנחנו,

כמו במקומות אחרים,

גם בית המשפט העליון אישר ואומר: כי אין לי ברירה. אנחנו נמצאים אולי בחוסר ברירה.

אני רוצה רק להשלים נקודה אחת לגבי מעורבות של רופאים בהפרדה.

זה משהו שהוא, מבחינתנו, אתי. עכשיו, אנחנו שוב אומרים, אנחנו רוצים שלשב"ס יהיו את הכלים, ואנחנו חושבים שכבר היו צריכים להיות לו את הכלים האלה, שכשאסיר מגיע והוא במצב כזה, אז הפתרון לא יהיה הפרדה, אלא יהיה פתרון

אני רק, אם אפשר, משהו קצר. קצת כאילו חרה לי השימוש במילה "עינוי".

איזו המילה? המילה "עינוי".

בסופו של דבר, זה כלי שהמחוקק נתן עליו את דעתו.

וגם חשוב לי להדגיש, אנחנו לא מדברים פה על הפרדה

זאת אומרת, מה הסיכוי שלו להשתקם? בגלל זה דיברנו על אגף תָקוֹן. מה הסיכוי שלו? הוא מטופל. הרי כל הקטע בפסיכיאטריה לפחות, אני לא רופאה, הוא שלוקחים כדורים ומטפלים בהפרעה כדי שיהיה בחיים נורמליים,

בגלל זה יש שיקום. כן.

ויש לי גם שאלה בהמשך לדברים

אבל יש הרבה, אמרתי את גם מקודם. אני אומר את זה גם באמת מהמקום שאני עסקתי בזה ביום-יום. כן, כן. בתפקיד הקודם שלך. קודם כול, חצי שנה זה הרבה זמן. אבל בסוף, אחרי חצי שנה,

אנחנו שם גם ביום חמישי, הוועדה.

כאילו בעצם אין להן מב"ן.

אין מב"ן לנשים. בדרך כלל, יש לנו - - - אני רואה שהפסיכיאטרית רוצה להגיד.

שזה לפחות נותן איזשהו ביטחון בכך שיש חשיבה וחשיבה מאוזנת. אני חייב להגיד שהמקרה שאני קראתי פה,

שנשים והקטינים מטופלים, אני לא אומרת שהטיפול של השב"ס הוא לא טוב. אני גם אמרתי שאני מבינה את הצרכים של השב"ס. אני רק אומרת איך יוצאים מהלופ

אני יודעת איך זה נראה. זה לא נראה כמו מב"ן, גם פיזית. מן הסתם, התנאים אחרים.

לכן אם הייתי מזקקת, הייתי מזקקת אותם לאותם תשעה, שאולי

מערך בריאות הנפש יעשה את שלו עם מי שצריך, ואחריות של שב"ס היא אחריות חשובה מאוד במהלך הטיפול. לכן ישר עצרתי את זה,